מכובדיי, צוהריים טובים לכולם.

סדר-היום: הצעת צו חדלות פירעון ושיקום כלכלי (הארכת התקופה הקובעת לעניין הגשת בקשה לעיכוב הליכים לשם גיבוש הסדר חוב - נגיף הקורונה החדש),

תודה רבה.

למרות שמדובר בתקופת זמן

מדובר בתקופת זמן של תשעה חודשים,

רואים כאן כמות מאוד מאוד גדולה

נקבל תמונה יותר כוללת למשך תקופה יותר ארוכה להמשך הדרך. בסדר גמור. המסגרת הנורמטיבית שמדובר בהוראת שעה שעודכנה לשנה ויש שתי תקופות הארכה אפשריות

עוד לפני הכניסה לתוקף של חוק חדלות פירעון. אבל אם אני משווה את הכמויות שאושרו כאן,

לעומת הצווים לפתיחת הליכים, שם אושרו שישה הסדרים.

נדחתה הבקשה. אנחנו מעלים את סוגיית הניצול. האם היה מקרה שבו נכנסו להסדר ובאמצע התקופה זעק הנושה שבעל העסק מרוקן את החברה. זו שאלה מצוינת שהעלה גור בישיבה שלנו. עשינו בדיקה ובאמת שמונה תיקים

האם אפשר לבצע השוואה מול תקופות

האם הותרת השליטה

קודם כול, לגבי הגשת בקשות של הסדר במתווה הרגיל של חלק י' - הוגשו שש בקשות. לא. אני בכוונה לא מדבר על התקופה

אין חרב מתנופפת של אובדן השליטה במסלול הזה, ויכול להיות שהיינו יכולים להציל יותר עסקים אם היו מגיעים חודשיים-שלושה לפני.

האם ינסו לתפוס כל מיני דברים, האם יהיו איזשהם גורמים שיפסיקו לרצות לסחור איתם ויגידו שהם לא יכולים לממש עיקולים לאחר מכן, וכן הלאה. האם נחשפתם לבעיות מהסוג הזה?

כרגע לא. הם מברכים על זה שהם עדיין יכולים

לאן היא מגעת. אבל אני חושב שבסוף כאן לפני שנה בתיקון 4,

להיות.

הראש היה לייצר אפשרות לתת סעד של עיכוב הליכים לכמה חודשים לקבוצת החייבים שהיה נראה שנפגעה מאותן מגבלות שהוטלו בתקופת משבר הקורונה. לא היו לנו עכשיו כל מיני דילמות פרשניות לגבי המסלול הזה. זה היה מסלול בחקיקה ראשית בהירה, ברורה. תכליתה ברורה, לשונה ברורה. אנחנו כאן כרגע באכסניה של הארכת התיקון

היו גם:

ובמקרה גם אני. העברנו להם הרצאה לגבי התיקון עצמו. זה היה יום הכשרה שנערך בזום לאור התפרצות נגיף הקורונה. היא התבצעה והיא היתה בסדר גמור. קיבלנו על זה ריקושטים

היו שופטים שכן ניסו להרחיב את תפקיד הנאמן,

שברגע שנדרשות פה חקירות יותר מעמיקות, המתווה הנכון הוא באמת להגיש בקשה לצו לפתיחת הליכים. אני כן אומר שהיו מספר תיקים שההליך בוטל בטענה שהמתווה של חלק י' לחוק של עיכוב קורונה או הסדר רגיל הוא לא המתווה הנכון, ומה שצריך לעשות זה באמת להגיש בקשה

אבל במפורש כתוב בחוק בהקשר הזה שהתפקיד שלו כולל גם את השמירה על נכסי התאגיד וגם לסייע לתאגיד ולנושיו לנהל משא ומתן לגיבוש הסדר חוב, וחידדנו גם בדיונים בוועדה שהוא גם כתובת לפנייה שוטפת של מנהלי התאגיד כאיזה מקור שהם יכולים להיעזר בו ולהתייעץ איתו להסתדר בנבכי

הציפייה שלי היא שבתום התקופה הזו, אם תבואו לבקש הארכה, אז לצד זה כבר צריכה להיות עמדה ממשלתית האם אחרי חצי השנה הנוספת אתם מבקשים להפוך

התשע"ח-2018 (להלן החוק), ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור: הארכת התקופה הקובעת 1. התקופה הקובעת כהגדרתה בסעיף 319א(א) לחוק מוארכת בזה לתקופה נוספת של שישה חודשים, עד יום כ"א באלול התשפ"ב (17 בספטמבר 2022)."

תודה. אני מניח שניפגש עוד חצי שנה.

אנחנו מקווים להיפגש איתכם קודם על התקנות הגדולות.

בוודאי, רק בהקשר הזה. אנחנו צריכים לחגוג חצי שנה לחוק הרגולציה המהפכני. יש לנו עוד הרבה דברים להיפגש עליהם. להכול יש זמן, רק לתקנות החרם עדיין אין.

נקבע לשבוע הבא. מכובדיי, תודה. פורים שמח לכולם. ענייני דיומא. אדוני היושב-ראש, ענייני דיומא. לדעתי, היינו הוועדה הראשונה שהתייחסה לפרסום הראשון בכלכליסט. אחר כך במסגרת דיוני הוועדה נחשף מידע חשוב מאוד הנוגע לחשיפה בכלכליסט. אני חושב שהפרסום היום בכלכליסט בכל הנוגע לעבודת צוות מררי אמור להטריד ולהדיר שינה מעיני רבים רבים, וגם מעיני הוועדה הזו, עד לרמה של אולי לכלול בסדר-היום של השבוע הבא גם את הדיון בנושא הזה במסגרת האישור הכללי לקיים איזושהי ישיבה שאתה מתכנן בשבוע הבא. כמובן לא על חשבון תקנות החרם. בייחוד לאור העובדה שהקרב שמתנהל פה,

על ידי המשטרה והפרקליטות בצורה באמת בעייתית. הם לא מנסים, לדעתי, ואני אומר את זה בכאב, לפתור את הבעיה או לזהות אותה. הם מנסים לנצח בקרב יחסי הציבור.

לנצח בקרב יחסי הציבור באמצעות העובדה שצוות מררי, שהוקם עוד בכלל לפני שפרסמו שמות בתחקיר כלכליסט. במסגרת הדוח שלו בעיקר התעסק בשאלה האם השמות שפורסמו בכלכליסט היו נכונים או לא. לא בשאלת הרוגלות, לא בשאלת נהלי עבודת הרוגלות. והדבר החמור ביותר, וזה בעיניי הדבר שעליו אנחנו צריכים לדרוש את התייצבותם כאן בוועדה ולקבל מהם תשובות ברורות בנושא הזה. אם אנשי כלכליסט העבירו להם פנייה, ואמרו להם: הנה,

ובמשרד הזה והזה ובמקום הזה והזה יש ארגז עם חומר, תבררו מה יש שם, והם התעלמו מזה ולא עשו את הבדיקה הזו, אני חושב שהטענה שהעליתי בהתחלה, עוד לפני שידעתי כיצד הם פעלו, שלא ייתכן שהחתול ישמור על השמנת, ולא ייתכן שמשרד המשפטים יהיה זה שבודק את עצמו, מקבלת משנה תוקף לאור הפרסומים היום. וזה מאוד מאוד מטריד אותי, אדוני היושב-ראש. תודה, חבר הכנסת רוטמן. למרות פער השפה ופערי הגישה המסוימים שיש בינינו כלפי הפרשה הזו, דעתי לא רחוקה מדעתך. אני חושב שאמרתי את הדברים בצורה מאוד ברורה בדיון הקודם, שהיה דיון המעקב השני שלנו בנושא. מבלי לסתור את תוקף הפעולה של צוות מררי, אני עדיין עומד על עמדתי שבנושא הזה נכון שיהיה צוות בדיקה ממשלתי, ועדת בדיקה ממשלתית. אני מלכתחילה לא השתמשתי במונח "ועדת חקירה ממלכתית". בצורה מאוד מדויקת בחרתי בכלי של ועדת בדיקה ממשלתית. אני עדיין אוחז בדעה הזו. אני בעד להעמיד בראשה שופט, כך שניתן יהיה לתת לה סמכויות חקירה. אני אומנם אמרתי את הדברים בשפה זהירה, אבל בצורה מאוד ברורה. טוב שהוסרה העננה לחלוטין, או ברובה. אני חושב שהדברים שפורסמו היום אומרים שלא. לא, אני אומר מעל רשימת 26 השמות. אבל אי אפשר להתעלם מהחלקים הראשונים של התחקיר. אי אפשר להתעלם מהעובדה שעל פי מה שנאמר כאן, אני לא חושף כאן שום דבר שלא נאמר בוועדה, אנחנו שמענו בוועדה אמירה ברורה שמרגע פרסום התחקיר ועד עכשיו ישנה החלטה של היועץ המשפטי לממשלה שאין להשתמש בכלים האלה. זה דבר שנאמר כאן. היא הנותנת. אם הכול בסדר אז למה לא החזרתם את הדברים למסלולם התקין? כולנו מבינים את חשיבות השימוש לפעמים בכלים בעלי עוצמה במאבק בפשיעה. עצם העובדה שההוראה הזו עדיין שרירה, והדברים שהתבררו כאן בוועדה, והעדות שנאמרה מפי המשטרה על עצמה שהתגלעו אי סדרים. לא ירדנו לשורש אי הסדרים עד הסוף כי המתנו לוועדת מררי. אני עומד על דעתי. אני מדבר ספציפית, אשמח שתתייחס לזה,

לפי מה שנכתב היום בעיתון כלכליסט, פנו לוועדת מררי. הביאו להם את המידע על מגש של כסף והם התעלמו ממנו. אם הבנתי נכון, טרם התעמקתי, הפנייה לא היתה לוועדת מררי. לא, פנו למררי עצמה. זה לא לוועדת מררי, פנו למשרד המשפטים בבקשה. ואם אני מבין נכון, לא העיתון עצמו פנה אלא אותם גורמים.

זה נעשה באמצעות העיתון. כך לפחות הבנתי.

טעיתי, - - - מכיוון שבעיניי די היה בפרסום הראשון כדי להתניע מהלך בדיקה, וזה בסדר גמור שבחלקיו המסוימים משרד המשפטים הוא זה שמוביל את הבדיקה, אבל בחלקים האחרים, ולא במובן של חיפוש אשמים. אם בסופו של דבר אחת מהשאלות שצריכות להיבחן זה דפוס ועוצמת הפיקוח של משרד המשפטים על המשטרה בהפעלת הכלים, וזה מה שהחוק קובע בתחום האזנות הסתר, אז ברור שגורם שהוא לא משרד המשפטים, צריך לבדוק את עוצמת הפיקוח של משרד המשפטים. שוב, בעניין הזה אני לא מתחבר לטיעונים שנשמעו פה מצד חברי אופוזיציה כאלה ואחרים, שהם כמובן לגיטימיים. אני לא במקום שלהם. אני בוודאי כופר בניסיון לטעון שהליכים פליליים כאלה ואחרים צריכים להיעצר בגלל החקירה הזו. אבל דעתי כדעתך. הנושא רחוק ממיצוי של בדיקה. אני מתכוון, ואבוא בדין ובדברים גם עם הייעוץ המשפטי של הוועדה.

אני לא מתכוון להניח לנושא הזה. דיוני המעקב אחרי הפעולה הזו יימשכו. האם נכון לעשות את זה בשבוע הבא או בדיון הבא? יש ארבעה ימי דיונים שכבר נקבעו. אדוני היושב-ראש, אני מבקש דרכך. כמובן שיש פה הליכים של תובע מיוחד שלדעתי צריכים להיות, ואולי בזה אתה לא מסכים איתי.

אבל אני חשבתי שהדרך הנכונה היא ועדת חקירה פרלמנטרית. אבל אם לא, ועדת בדיקה ממשלתית היא בידיים של חבר מפלגתך, של השר לביטחון הפנים, שהוא אחד הגורמים שיכולים להקים פה ועדת בדיקה. אני מבקש שהדבר הזה לא יישאר בגדר הצהרה, ושהדבר הזה יקרה דרכך. לא שיניתי מעמדתי, וזה יבוא לידי ביטוי גם בדיוני המעקב של הוועדה. מבחינתי, הסיפור הזה לא ימתין עד ראשית חודש יולי 2022, שזה המועד שבו התבשרנו שהצוות התבקש להגיש את מסקנותיו. אני מתכוון להמשיך לומר את דעתי גם כאן, אבל גם בשיחות שלי עם השרים הנוגעים בדבר, וגם בשיחה שאני מקווה שהיא תתקיים בקרוב עם היועצת המשפטית לממשלה. זה טרם עלה בידי. טרם שוחחנו, טרם נפגשנו. זה אחד הנושאים שצריך לדון בהם. אני אמרתי בפומבי, גם בתקשורת וגם כאן, את דעתי שתנועת המטוטלת החדה הזו של מאסון התרגש עלינו להכול עורבא פרח, זה מהלך מוזר. אני נשארתי באסון, זה בסדר.

אני לא הייתי מלכתחילה באסון קרה לנו. אני בוודאי לא בעורבא פרח. צריך למצות את הטיפול בנושא זה. זה נושא מאוד מאוד משמעותי. אין פה שום דבר מעבר למה שנאמר פה בחדר הוועדה. לא תחקירים, לא פרסומים, לא הדלפות. מה שנאמר פה בחדר הוועדה מפי הנוגעים בדבר מחייב,

עוד מסלול בדיקה. ישר כוח.

הישיבה נעולה.

13:30.